אני פותח את הישיבה. אנחנו דנים ברוויזיה על החוק שהתקבל בישיבה הקודמת. אנחנו מצביעים על הרוויזיה, נכון, אדוני היועץ המשפטי?

אז מי בעד הרוויזיה? אין. מי נגד? אחד.

1 הרוויזיה להצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (תיקון),

הרוויזיה נדחתה. החוק אושר והוא יעלה - - הוא יעלה לקריאה